בוקר טוב לכולם, אנחנו נעשה זאת בעברית, אנגלית וכנראה מעט ערבית. בוקר טוב, ג'מאל אלג'רואן, האם אתה איתנו? אדוני היושב ראש, מה שלומך? בוקר טוב, מה שלומכם? טוב לראות אתכם שוב. טוב לראות גם אותך. אני לא בטוח מי מהאנשים פה מדברים ערבית, אבל אנחנו נעשה את זה באנגלית, ברשותך. אעני מבין שכבודו ג'ומעה אל-קיט גם איתנו?

הוא כאן. בוקר טוב ג'ומעה. בוקר טוב, מה שלומך? (תרגום חופשי מערבית): בוקר אור, אהלן וסהלן,

תודה תודה. (תרגום חופשי מאנגלית): אנחנו נעשה את זה באנגלית, אחרת רק אני ואתם שניכם נבין את הדברים, אולי עוד אחד בקהל, אז נדבר